אחר הצוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא פרק י"ט (בריאות), סעיפים 73 75 (בעניין כפל ביטוחי בריאות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, בקשה לדיון חוזר כמובן והצבעות. אני הגשתי רוויזיה ולא משכתי אותה לבקשת הלשכה המשפטית, על מנת לדייק ולחדד סעיפים ונקודות בנוסח החוק, העלולים להיות בהם חוסר בהירות או פרשנויות שונות. כפי שנהגנו לאורך כל הדיונים, גם כעת אנחנו רוצים לאשר נוסח ברור, נכון ומדויק. משנתכנסנו כבר, חשוב לשוב ולהדגיש את המשמעות הרבה של אישור הצעת החוק, צמצום הכפל בביטוחי בריאות, ולהזכיר את ההשפעה הגדולה שתהיה בזכותה על מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל, מהלך היסטורי, לא פחות, ששנים עד היום ניסו לקדם אותו ללא הצלחה. הרפורמה תבטיח את חיזוק מערכת הבריאות הציבורית ותיטיב בעזרת השם עם אותו אזרח בקצה שצריך מחר בבוקר לקבל טיפול רפואי מיטבי. מעבר לכל סעיפי הרפורמה עצמה של צמצום הכפל הביטוחי, כדי לוודא ולעקוב אחר שיפור מערכת הבריאות הציבורית ולא מהפה ולחוץ, קבענו בהוראות החוק באופן מיוחד ולא שגרתי מנגנון דיווח של שר הבריאות לוועדת הבריאות בכל שנה, בשורה ארוכה של נושאים ובין היתר מספר חדרי ניתוח שנוספו בכל שנה בכל אחד מבתי החולים, מספר הרופאים המנתחים ברשימת קופות החולים, היקף הניתוחים שבוצעו במסגרת סל שירותי הבריאות ובמסגרת השב"ן, בו כל אחת מקופות החולים לפי סוגי הניתוחים ופילוח בתי חולים ציבוריים ושאינם, שינויים שחלו בהיקף השב"ן בדמי הביטוח ובגובה השתתפות עצמית. בשנת 2025 ידווח לוועדה גם זמן המתנה לניתוחים לפי סוג הניתוחים ומחוז גיאוגרפי, וכן מספר חדרי ניתוח בכל בית חולים ושעות פעילותם. אנחנו נמשיך לעקוב אחר יישום הוראות החוק וכניסת הרפורמה לתוקף.

הגענו והוספנו 260 מיליון שקלים לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בדגש על בתי חולים ציבוריים בפריפריה וחיזוק מערכת בריאות הנפש. זהו סכום לא מבוטל, אולי אחד הסכומים הגבוהים ביותר שוועדה בכנסת השיגה לטובת הציבור, ועל כך תודה רבה לכולם ולשותפים. אני רוצה להודות ליועצת המשפטית, עו"ד נעה בן שבת שבדקויות שלה היא נמצאת והיא מונעת לאחר מכן בעיות מיותרות. אני הבנתי שהיה שיח גם כן מתואם עם חברות הביטוח, אז אולי קודם כל ממש בקצרה עו"ד נעה בן שבת תגיד לנו מה מדובר, על מה אנחנו יושבים כאן. 260 מיליון שקלים הוספתם? תוספתיים. הרי ברגע שהרפורמה מיושמת עוברים בערך 2 מיליון שקלים, תלוי איך שיהיה, של ביטוחים שהם שקל ראשון או משלימי שב"ן, עוברים לשב"ן, אז על כל שקל שקודם כל עוברים, שזה תוספת של בין 200 ל-400 מיליון שקלים, משרד הבריאות יצטרך לשפות את הקופות ואת בתי החולים כנגד זה בשביל לדאוג שהשב"ן לא יקרוס. דבר שני, לעזור שזה יהיה בסל בשביל לתת למי שאין לו. אנחנו ביקשנו מעבר לכסף הזה תוספות של כספים בביטוח של בריאות הנפש בדרום, בנגב ובגליל, חדרי ניתוח מסוימים, שיפוצים של בתי חולים פריפריאליים. הוספנו 260 מיליון שקל, מרכזי חוסן. הנקודה הנוספת שביקשנו ממשרד הבריאות, הרי הכסף הזה, בין 200 ל-400 - - - הייתי עכשיו בגלי צה"ל בראיון,

מה אתם עושים בשביל הדברים האלה? אני חושב שהרפורמה לאזרח הקצה, הכי חשובה שהייתה במהלך חוק ההסדרים זו הרפורמה הזו, ואני אומר לך שגם אני התראיינתי היום ברשת ב'. היא אמרה לי, אולי שכחתם - - - .

אתם התקשורת התעסקתם בזוטות, בדברים צבעוניים ולא באתם לראות מה עשינו פה.

זה הרפורמה הרביעית שהעברתי בחודש וחצי האחרונים במסגרת רגולציה גם בתמרוקים וגם במזון, לצמצום ולהוזיל את יוקר המחיה. זה עזרה לאזרח. ביקשתי ממשרד הבריאות וזה גם כן בהוראה.

שייכנס לתוקף ואז נראה כמה כסף עובר,

אתם תיתנו כבר עכשיו 100 מיליון שקלים כנגד הכסף התוספתי, ואחר כך נראה כמה יהיה ואם תצטרכו להוסיף. משרד האוצר נענה לכך. מעולם לא היה עיגון תקציבי בחוק ובסעיפים, והכנסנו את זה. אני שמח שגם משרד האוצר הבין את גודל השעה. לקחנו כאן סעיף מאוד חשוב מוועדת אש. שם היה צריך להוסיף מיליארד שקלים אבל התחלנו כאן דרך אמיתית. אנחנו נבחן ואנחנו נמשיך לעקוב. שמעתי את חברות הביטוח, שמעתי את ארגוני הרופאים. קיימנו כאן כמעט 30 שעות דיון. אף אחד לא יכול להגיד שמישהו לא שמע את קולו או שדעה לא נשמעה. הגעתי לכאן עם דף חלק בשביל לשמוע את הכול, והשתכנענו שזה הדבר הטוב לטובת אזרחי מדינת ישראל, כי אני ואתה בסוף צריכים לדאוג לא למי שיש לו שב"ן. יש לנו ביטוחים לא רק שב"ן, משלימי שב"ן וביטוחים פרטיים, אבל אותה אחת מדימונה, מעפולה שיש לה רק את הבסיס, בריאות רק בממלכתי, הרי 80% מאזרחי מדינת ישראל, יש להם שב"ן. מה עושה אותו אחד שאין לו שום ביטוח נוסף, אז הוא ייפגע עוד פעם כי יהיה עומס? שם ביקשנו להוסיף את הכספים לקיצור תורים, לפחות 75 מיליון שקלים שזה ילך לבתי חולים לקיצור תורים. זו העזרה האמיתית ואתה יכול,

לפמפם את זה בכל מקום. חלק מהעיתונים קצת אמרו, רפורמה חשובה, אבל זה הוזלה אמיתית ואני מודה לשותפים. עו"ד נעה בן שבת. אדוני, אני רוצה שנציג את הדברים לפני הרוויזיה. לפני שאתם מצביעים נפתח את הרוויזיה? כן. אני ברשותכם רוצה לפתוח את הרוויזיה. מי בעד לפתוח את הרוויזיה? הצבעה אושר פה אחד. אם כך, אנחנו נדון בנושא. תסבירי במה מדובר. כרגע אנחנו נציג כמה שינויים. כמובן היו הרבה תיקוני נוסח אבל אנחנו באנו לפה לעניינים היותר מהותיים. דבר ראשון בעמוד 6, זה לא שינוי מהותי, זה דווקא יותר שינוי נוסחי. בסעיף 6 יש לנו תיקון בסעיף קטן 78כז(א)(2).

אם הרופא שביצע את הניתוח, היה כתוב "נכלל ברשימת הרופאים אצל המבטח". זה היה לא כל כך ברור לאיזה רשימה. אז הוא הרופא כאמור בסעיף 78, בשביל שיידעו שמדובר על רופא ספציפי. שם היה הפנייה לאותה רשימה. אוקיי, שינוי אחד. בעמוד 9, סעיף 78לא עוסק בהגבלת שימוש במידע, וסעיף קטן (ב) בוא אומר שהמבטח לא יעשה שימוש במידע שהועבר אליו בהודעת התשלום, אלא לשם דברים מסוימים. כיוון שאנחנו אמרנו שבהודעת התשלום תהיה גם הודעה על זהות המבטחים הנוספים כשפונים למבטח, המוקדם מביניהם, אז גם אנחנו אומרים שהוא יוכל לעשות שימוש במידע כדי לפנות למבטחים הנוספים. זה בעמוד 9. בעמוד 10 יש פה איזשהו חידוד של פוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן. דובר על "כוללת שיפוי כמפורט להלן".

הפוליסה עצמה צריכה לכלול את שני השיפויים. כמובן או שהשיפוי הראשון משולם או השיפוי השני משולם, כמובן אם יש זכאות, אבל היא כוללת את שני השיפויים, הפוליסה. עמוד 12, חשוב לי להבהיר שסעיף קטן (ז), אנחנו מדברים על מקרה של ביטול הפוליסה. סעיף קטן (ו) אומר מה קורה שרואים את האדם כאילו שהוא לא עבר לפוליסת הביטוח המשלים שב"ן. סעיף קטן (ז), הוספנו איזשהו הסבר לגבי דמי הביטוח שהוא משלם במקרה שהוא מבקש לחזור לביטוח מהשקל הראשון, והסיפה שלו אומר, אם איזושהי הוראה "ואולם", היא כמובן מתגברת על מה שכתוב בסעיף קטן (ו), מתגברת על הרישה של סעיף קטן (ז). אני חושבת שהניסוח הזה ברור, רק רציתי להבהיר את הדברים. עמוד 13, אני רוצה שתשימו לב, בסעיף קטן (ח) יש לנו עוד תיקון נוסחי קטן. אנחנו אומרים ש"העברת המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן או ביטול העברתו כאמור בסעיף קטן (ה)", אנחנו נגיד "תוך המשך ביטוחו בפוליסה המקורית", כי זה המשמעות. יש פה איזה תיקון נוסחי. כי אנחנו ממשיכים לו את הזכויות שלו.

גם אם הוא עבר וגם אם הוא חזר, זה נעשה - - - רצף ביטוחי אחד ולא אומרים לו תקופת צינון. בעמוד 14, גם בעיצום הכספי, כיוון שאפשרנו לשימוש במידע - - - אז הוספנו כמו שמקודם, או פנייה למבוטחים, גם שם יהיה עיצום כספי. נכון, גם פה יש את העיצום הכספי. המטרה היא להגן שלא יהיה שימוש במידע שמגיע לחברות הביטוח, לצורך משחק.

אבל מצד שני לאפשר לחברת הביטוח לעשות שימוש במידע שמגיע להם לאסוף, כמו למשל לפנות למבוטחים הנוספים כדי להתחלק ביניהם באותו תשלום, אז כאן אנחנו מבטיחים גם את ההתאמה של ההוראה הזאת. עמוד 15 ו-16, למעשה ההוראה העיקרית לעניינו. דבר ראשון יש לנו כאן תיקוני נוסח יותר בסעיף 74, אבל בכל מקרה אדוני אני מבקשת כן לקרוא את ההוראה הזאת של סעיף קטן (ב) רק למען הסדר הטוב. "(ב)(1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) חברת ביטוח תקבע את רשימת הרופאים של חברת הביטוח כרשימה אחת שתחול לעניין כלל תוכניות הביטוח הכוללות ביטוח לניתוחים שהיא משווקת, חברת ביטוח תקבע את רשימת הרופאים כאמור בפסקת משנה (א), כך שמחצית לפחות מכלל הרופאים הפעילים ברשימת הרופאים של חברת הביטוח יהיו רופאים פעילים ברשימות הרופאים של קופות החולים. (2)

בהסכמת שר הבריאות ובהתייעצות עם הממונה, רשאי לקבוע,

מספר גדול יותר של ניתוחים לעניין פסקה (1) להגדרות "רופא פעיל ברשימת הרופאים של חברת ביטוח" ו"רופא פעיל ברשימת הרופאים של קופת חולים". (3) בסעיף זה "רופא פעיל ברשימת הרופאים של חברת ביטוח" רופא מנתח שהתקיים בו אחד מאלה:" המטרה של הסעיף זה להגדיל את ההיצע. הסעיף הזה מדבר על הרופאים הפעילים. אמרנו שזה המחצית, מתייחס לרופאים הפעילים, אז יש פה את ההגדרה. "רופא פעיל ברשימת הרופאים של חברת ביטוח" רופא מנתח שהתקיים בו אחד מאלה: הוא ביצע ניתוח אחד לפחות בשנה הקלנדרית הקודמת במימון חברת הביטוח, הוא רופא שטרם חלפו שנתיים ממועד הכללתו ברשימת הרופאים של חברת הביטוח, "רופא פעיל ברשימת הרופאים של קופת חולים" רופא מנתח שהתקיים בו אחד מאלה: הוא ביצע ניתוח אחד לפחות בשנה הקלנדרית הקודמת במימון קופת החולים; הוא רופא שטרם חלפו שנתיים ממועד הכללתו ברשימת הרופאים של קופת החולים." "רשימת הרופאים של חברת הביטוח" רשימת רופאים מנתחים שיש לחברת הביטוח הסדר ניתוח עימם או שהם נכללים ברשימת הרופאים המומחים לפי סעיף 17(ב); "רשימת הרופאים של קופת החולים" רשימת רופאים מנתחים שיש לקופת החולים הסדר ניתוח עימם או שהם נכללים ברשימת הרופאים המומחים לפי סעיפים 17(א) ו-18. סעיף קטן (ג) הוא הסעיף שהיו עליו הרבה ויכוחים. נבקש אולי מתמר צ'ין להסביר את התיקונים בו ואחרי זה נקרא. בבקשה. תמר צ'ין, אגף התקציבים. הסעיף הראשון כמו שאמרנו, מתייחס לכל חברת ביטוח מול כל קופות החולים ביחד, ורק מכריח אותם לשמר את שיעור החפיפה הקיים ברופאים הפעילים. סעיף (ג) שאנחנו מדברים עליו עכשיו מדבר על כל חברת ביטוח מול כל קופת חולים בנפרד, ומה שהוא אומר זה שאם הם עושים שינוי בגריעת רופא שהיה לפני כן בשב"ן, שמייצר שינוי בשיעור החפיפה מתוך סך הרופאים שנמצאים ברשימה של חברת ביטוח מסוימת, איזה אחוז מתוך סך הרופאים האלה בחברת הביטוח נמצאים גם בשב"ן אם הגריעה של הרופא מהרשימה ו/או הפיכת הרופא הזה לבלעדי משנים את שיעור החפיפה הזה שדיברנו,

החפיפה, אנחנו מסתכלים על סך הכול רופאים ברשימה של חברת ביטוח מסוימת, כמה מתוכם נמצאים גם בקופת החולים המסוימת. אם הגריעה הזאת מביאה לשינוי בחפיפה, אז זה טעון אישור של הממונה על שוק ההון. ההבהרה פה כמו שנעה אמרה, אנחנו מבהירים גם את זה שאין שום בעיה שחברת הביטוח תוסיף, כלומר אין שום מניעה שתוסיף. מה שהיא לא יכולה לעשות זה ליצור רשימות בלעדיות, בין אם זה גריעה של כל הרופאים שנמצאים בשב"ן, לחלוטין מהרשימה, ובין אם זה הפיכת הרופאים שהיום נמצאים גם בשב"ן וגם בחברת הביטוח, הפיכתם לבלעדיים. שלא יהיה מצב דפקטו שגם כן הם עושים שינוי טכני, בגלל שהוא למשל בקופה אחרת,

אז זה בסוף גריעה.

וגם שלא יהיה מצב שבו אנחנו מאפשרים לחברות הביטוח להפוך את כל הרופאים לבלעדיים בחברות הביטוח ולמשוך אותם ככה שהם יעבדו בחברות הביטוח רק אם הם לא עובדים בקופת החולים. למה הממונה על שוק ההון דווקא? כי הממונה על שוק ההון הוא הרגולטור של חברות הביטוח. הוא מי שמפקח על פוליסות הביטוח. אוקיי. אתה רוצה להוסיף משהו?

השינוי הזה נעשה לפחות בתיאום איתנו,

ואנחנו לא מתנגדים. משפט אחד, עו"ד תמר יוסף, לשכה משפטית, משרד האוצר. אני רק מוסיפה על מה שתמר אמרה. לא שעכשיו יהיה צריך לאשר רק גריעה של רופא מנתח מהסדר, אלא גם שינוי בהסדר הניתוח שהמשמעות שלו היא באמת שינוי בשיעור החפיפה, הפחתה של שיעור החפיפה. הם יהיו ערניים לכך. אני אתן איזו דוגמה כדי זה יהיה מאוד ברור. נניח והיום יש 1,000 רופאים בחברת ביטוח מסוימת שחצי מהם נמצאים בקופת חולים א'. זה כלשהי, זה לא א'. בשביל להבהיר היא אומרת בקופת חולים א'. אין מחויבות אחוזית מול קופת חולים מסוימת. המחויבות האחוזית, ככה הסבירו לנו פה - - - הסעיף השלישי זה בדיוק מה שהסברתי גם לפני כן. הסעיף הראשון מדבר על חברת ביטוח מול כל קופות החולים ביחד. לא עושים על אותו רופא כפל מבצעים, זה הכוונה. הוא נמצא ברשימה הזאת. בסוף בחפיפה נהיה פחות מ-50%. אבל זה לא יכול להיות 50% מול כל קופת חולים. סעיף (ג) לא מדבר על 50% אלא רק על שימור הקיים, כלומר בלי לגרוע מהקיים. הוא לא מדבר על 50% אלא על הקיים בין כל חברת ביטוח לכל קופת חולים. שוב אני אבהיר, כמו שתמר אמרה, זה לא רק גריעה אלא גם אם רופא לפני כן היה באחד השב"נים ומחר חברת הביטוח הופכת אותו לבלעדי, כלומר מושכת אותו ככה שהוא לא יהיה יותר ברשימת השב"ן אלא רק בחברת הביטוח, גם השינוי הזה דרוש אישור של הממונה. תודה. אתם אבל לא מונעים הוספה של רופאים לרשימה.

שיעור השינוי הוא בעצם דבר שמשתנה כל הזמן. הוא מתחיל מיום תחילתו של החוק וימשיך הלאה. כל שינוי אל מול הקודם דורש אישור. רק להדגיש, הוספה של רופא לא דורשת אישור. ברוכים תהיו. אנחנו נקרא. "בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), חברת הביטוח לא תשנה או תבטל בהסדר ניתוח עם רופא מנתח, אם כתוצאה מכך יפחת שיעור החפיפה מול קופת חולים, אחת או יותר, אלא אם כן הממונה על שוק ההון אישר את השינוי או הביטול לאחר ששוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בסעיף קטן זה "שיעור החפיפה" היחס בין מספר הרופאים המנתחים הנכללים ברשימת הרופאים של חברת הביטוח ונכללים גם ברשימת הרופאים של קופת חולים מסוימת, ובין מספר הרופאים המנתחים הנכללים ברשימת הרופאים של חברת הביטוח". אנחנו מדברים פה על חברת ביטוח אחת מול רופאים שהם משותפים. זה חשוב להבין. בשיעור החפיפה נעשה פה תיקון נוסח יחסית למה שהיה כתוב קודם, אבל חשבנו שזה גם היה מה שנאמר קודם. יש לנו את הרופאים שהם גם בחברת הביטוח וגם בקופת חולים, אותה קופת חולים מסוימת, ושיעורם לעומת סך כל הרופאים ברשימת הרופאים אצל חברת הביטוח. תודה. בעמוד 19 בפרק 75, תחילה, בסעיף א "75. (א) תחילתם של פרק ז, הוספת שם "של התוספת השלישית לחוק האמור ושל סעיפים 9 ו-10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחם בפרק זה".

שניהם, גם התוספת השלישית לאותו חוק, חוק הפיקוח על הביטוח, וגם סעיפים 9 ו-10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הם תלויים בכניסתו לתוקף של פרק ז'3 ולכן הם צריכים להיכנס באותו מועד לתוקף. אלה התיקונים. תודה רבה. אם כך, אנחנו נצביע על הצעת החוק בריאות פרק י"ט (בריאות), סעיפים 73-75 (בעניין כפל ביטוח בריאות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, כנוסח הוועדה. מי בעד?

אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה, הוכנה לקריאה שנייה ושלישית והיא תהיה כחלק מחוק תקציב ההסדרים שיעלה במליאה בשבוע הבאה, בשעה טובה.